אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום: עיכוב בסיוע לעמותות המגזר השלישי בסך 100 מיליון שקלים. במהלך הדיונים שהתקיימו כאן, העלו החברים את הנושא הזה של העמותות,

וחברים אחרים העליתם את העניין הזה,

מה שהתברר עד לרגע זה שאנחנו מדברים הוא שעדיין לא הועבר הכסף. עכשיו שנדע. אנחנו נמצאים בתקופה שבה העמותות האלה, המגזר השלישי, יפלו ולא ישלמו משכורות לאנשים ותמונת המצב הזאת היא תמונת מצב מאוד קשה. ואנחנו מנסים בסעיף הזה לברר על מה ולמה אנחנו נתקלים בעיכוב הזה. עיכוב שבעצם גורם נזק. כפי שאמרתי, הבקשה הייתה מצד כל החברים כאן בוועדה. יש מישהו מהחברים שרוצה להוסיף? בבקשה, ינון. קודם כל תודה רבה לך אדוני היושב-ראש, על ההיענות המהירה לנושא החשוב הזה, רק להזכיר שבדיון שהיה פה על המשך התקציב, על כל הפיצויים של הקורונה, העלנו את הנושא וביקשתי ותמכת עם עוד חברים ואפילו עד כדי שעצרת את הדיון, עד שלא יהיה פתרון ומענה לאותן עמותות המגזר השלישי. אני חושב שבמשך כל השנה, אי אפשר להגיד עליהם שרק בקורונה הם נכנסים מתחת לאלונקה. הם כל השנה נכנסים מתחת לאלונקה. כל השנה הם נכנסים במקומה של המדינה שהייתה צריכה לעשות את זה. ובמקום לבוא ולתת את זה מלכתחילה, אנחנו צריכים להילחם פה בשביל להביא את המעט של המעט, את 100 מיליון השקלים האלה, לאותו מגזר שלישי. אותו מגזר שדואג לשכבות החלשות ביותר במדינת ישראל. עשינו את הכול על מנת שאותם 100 מיליון יהיו וביקשנו דרך האוצר ולא דרך הרווחה, ועברנו עם זה שבעה מדורי גיהינום עד שחשבנו שזהו זה כבר הגיע. אני רוצה להזכיר לך שזה עבר בחוק. זה לא סתם, זה נכנס ואז אמרנו שיוקצה תקציב שלא יפחת מ-100 מיליון שקל. ואמרנו שיבואו לפה תוך 60 יום לעדכן אותנו. מה שקורה הוא שמשרד האוצר זרק אותנו למשרד המשפטים, משרד המשפטים לאוצר, ועכשיו זה ממשיך הנושא הזה. משרד האוצר, אני חושב ששם עוברים על החוק. עוברים על החוק ברגל גסה בזה שעדיין לא פרסמו ולא קישרו את הלינק, פרסמו אולי את התמיכות אבל עדיין אי אפשר לגשת. העמותות עדיין לא יכולות לגשת להגיש את הבקשה. אני חושב שזה זלזול בוועדה, זלזול בעניים, זלזול בעמותות האלה, אני מאמין שגם משרד האוצר מתייחס אלינו ברצינות ובטח הוא שלח את ראש אגף התקציבים באוצר לפחות, אם לא את הסגן שלו. אני לא מאמין שהוא שלח דרג נמוך יותר. אבל תכף נראה את מי הוא שלח.

ממשלת ממלאי המקום. בואו נראה את מי הוא שלח, אני בטוח שזה מישהו מהדרג הבכיר ביותר במשרד האוצר. אני בטוח, כי אם לא חבל שיעלה. עודד, בבקשה. אחרי כן, קטי. כן אדוני, תודה. באתי לדיון מאחר שזה פשוט מדהים שהאירוע הזה נמשך כל כך הרבה זמן, אותם 200 מיליון שקלים, סיוע לעמותות, עוד נולדו כשישבתי כיושב-ראש ועדת הכספים הזמנית. עוד טרם הקמת הממשלה

שחוקק בתחילת המשבר. ובתחילת המשבר באו פה כל חברי הכנסת ואמרו לממשלה: בכל הכבוד אי אפשר להפקיר את המגזר השלישי ואי אפשר להפקיר את העמותות האלה שהם בחזית. כרגע הן אלה שנמצאות בחזית, הן נמצאות בחזית בחלוקת סלי מזון, הן נמצאות בחזית בסיוע לכל מי שסובל בתקופה הזאת של סגר,

המדהים הוא לראות איך יש כאן ממשלה שלא מסוגלת לבצע כלום.

הם לא מסוגלים להחזיר את הילדים לבתי הספר, הם לא מסוגלים אחרי שנה בתוך האירוע הזה לבנות מתווה של איך פותחים מערכת חינוך לצד הקורונה. והם לא מסוגלים להעביר את הכסף לאן שצריך להעביר אותו. יש כסף?

התקציב הזה הוקצה כאן לפני קרוב לשנה.

מה עשיתם מאז? איך אתם לא מתביישים? איך אתם לא מתביישים לבוא פעם אחר פעם לוועדה הזאת? זה כבר לא משנה מי יושב כאן ומי יושב שם. והתחלפתם אצלכם והתחלפו שרים וראשי אגף תקציבים וחשב כללי ומה לא.

צריך לעשות פה דיון בתקופת מערכת הבחירות בכדי להעביר את הכסף לעמותות? זה לכיס של מישהו? הם אלה שבסוף מסתובבים כדי לכסות על כל הפשלות של הממשלה. על הפשלה בזה שיש אנשים רעבים ועל הפשלה בזה שיש נשים מוכות ואלימות במשפחה. ולא מצליחים להעביר את הכסף הזה. אוקיי, תודה.

אחרי נאום הבחירות, אני רוצה קצת לתת נתונים כדי שנוכל לדעת על מה אנחנו מדברים. קודם כל התחלנו ב-28 ביולי 2020, אז הוקצה תקציב של 100 מיליון שקלים לחלוקה לצורך תמיכה. ב-28 באוגוסט, משרד האוצר התחייב לפרסם - - - התקציב הוקצה כבר באפריל. אני לא הפרעתי לך, למרות שנאמת נאום בחירות. אז תן לי לדבר, בסדר.

אז לפחות תתקני נכון - - - אישרנו בחוק, בחוק אישרנו את זה.

חוץ מהחור באוזן, האשמת את הממשלה בכול. אז תן לי לדבר, בסדר. אני לא רוצה לדבר על חבריך מהמפלגה שביקשו לצאת מהסגרים וביקשו לפתוח את הסגרים, והתחננו בפני בני אדם שלא יתחסנו, אז אל תגיד עכשיו. לך יש נאום בחירות.

את לא צריכה להתרגז כל כך - - - העברנו את החוק לפני שנה.

קטי - - - אתה מנסה לעשות פה פוליטיקה, אני אעזור לעמותות, לא כמוך. קטי, בבקשה. הבמה לרשותך. לא תקפתי אותך ברמה האישית, לא אכנס לרמה האישית, אבל השורה התחתונה היא שהכסף הזה נמצא בחוק.

היא מדברת על זה עכשיו. הבעיה העיקרית היא שפרסמו מבחני תמיכה אבל לא נפתחה אפשרות באתר האינטרנט להגיש את הבקשה לסיוע. זה כל האבסורד.

מישהו צריך להחליט לפתוח את האתר ובזה הדברים עוסקים. הכסף קיים. הכול בסדר. השר התחייב וגם המשרד התחייב. אז קדימה, תפתחו את האתר כדי שיוכלו להגיש את הבקשה. אנחנו מדברים על למעלה מ-500,000 עובדים. אנחנו מדברים על מאות עמותות שדווקא בתקופת הקורונה ראינו אותן בגדולתן, כמה שהם סייעו וכמה שהם מסייעים למגר את המגפה הנוראית הזאת שפוקדת אותנו למעלה משנה. אני רוצה להתמקד דווקא בעמותות

שדולת בריאות הנפש ומניעת אובדנות, אני חייבת לציין שאילולי העמותות הללו שמסייעות, לדוגמה, עמותת על"ם שמסייעת לנוער ולצעירים במצבי סיכון ומטפלת ביותר מ-21,000 בני נוער בשנה, ומפעילה 280 עובדים ו-2,000 מתנדבים. היא דוגמה אחת מבין הרבה מאוד עמותות שהיום אנחנו ממש זקוקים, היות ועדיין לא יודעים איך פותחים את מערכת הלימודים, והילדים האלה נמצאים ברחובות, ואנחנו לא יודעים מה קורה איתם. העמותות האלה מצילות את הילדים הללו. ולכן באמת ובתמים, אני מבקשת ממשרד האוצר, תפתחו כבר את אתר האינטרנט כדי שאפשר יהיה להגיש את הבקשה ולקבל את הסיוע הזה. ברגע שתעשו את זה, תמנעו מאותן עמותות נהדרות שפועלות מבוקר עד ערב לקרוס.

זה פרט טכני. יש את הכסף, קדימה, רק תפתחו את האתר.

רצית להתייחס? מי אחראי על הכפתור שיפתח את האתר?

את זה אנחנו מבררים עכשיו.

זה נשמע כאילו משתמשים במנואלה עדיין. משרד האוצר ומשרד המשפטים, מי במשרד האוצר אחראי על הכפתור? שלום, גלעד שלום ממשרד האוצר, יועץ למנכ"ל משרד האוצר. בגדול, שיתוף הפעולה שלנו - - - מה תפקידך?

אני מאוד מכבד את היועץ למנכ"ל. אבל אתה מבין את מי שלחו לנו לדיון, בסדר, העיקר שאנחנו מבינים את מי שלחו.

אני חס ושלום לא פוגע בך. אתה אדם ראוי ומוערך, אבל אני לא חושב שאתה זה שצריך לתת לנו את התשובה. אתה יכול לפתוח את האתר? הייתי שמח לשמוע - - - אני פשוט יודע את הדברים. מה פירוש אתה יודע? ובאוצר לא יודעים מי שאחראי על זה? מה פירוש אתה יודע באוצר? למה עד עכשיו לא התנהלו מולנו היועצים של המנכ"ל? אגב, מי המנכ"ל?

הבנתי. הוא ממלא מקום, נכון?

למה קובי לא נמצא פה? למה הוא בעצמו לא בא? קובי נכנס לתפקידו רק לפני כמה ימים. הבנתי. ולמה מהאוצר כאלה שנכנסו לתפקיד כבר לפני כמה שנים לא הגיעו? כי כבר מצפצפים? אף אחד לא מצפצף עליכם. מצפצפים, מה אתה אומר לי שאף אחד לא מצפצף. אנחנו רואים את החשיבות - - - אני באתי לתת תשובות כי אני חושב ש - - - - - - מצפצפים בנו פעם אחר פעם. - - - אנחנו צריכים להגיע לכפתור. בבקשה. אני מצטרף למחאה של ינון, זה לא בסדר ההתנהגות הזאת, אנחנו מתנהלים עם זה כבר המון חודשים. זה לא בסדר כל ההתנהלות הזאת. אבל בבקשה, תגיד למה לא מעבירים את הכסף. אולי צריך לכתוב מכתב למשרד האוצר - - - קודם כל אגיד שאתם באמת צודקים.

נקבל פרס ישראל על זה שאתה אומר שאנחנו צודקים. אנחנו עובדים מול מיזם גיידסטאר שעושה את הדברים בהתנדבות. אין לנו יכולת לעשות את זה במערכת המרכב"ה שלנו. מדובר בגופים שלא נתמכים באופן קבוע על ידי משרד האוצר, אלא גופים שצריכים לפתוח user חדש במערכת מרכב"ה. פתיחת user חדש משמעותה דבר ראשון הנפקה של שני כרטיסים חכמים בעלות של 800 שקלים שנעשים דרך חברה חיצונית, וזה עשוי לקחת מספר ימים. ודבר שני, המשרד צריך להגדיר את הארגון כספק. במקרה הזה זה יכול לקחת שעת עבודה ואפילו כמה ימי עבודה בארגון אחד. הדבר הזה מקשה מאוד על שימוש במערכת מרכב"ה. לכן פנינו למיזם גיידסטאר שעושה עבורנו בהתנדבות, מקים עבורנו את המערכת.

רק צריך לפתוח את הגשת הבקשה. היכולת של עמותות כרגע להכניס שם משתמש עדיין צריכה לעבור אישורי אבטחת מידע מאת

ברגע שזה יעבור את אישור אבטחת המידע הזה, העמותות יוכלו להגיש את המשתמש ונצא בקול הקורא לפרסום. אנחנו מעריכים שהנושא ייקח בין שבועיים לשלושה. עזוב בין שבועיים לשלושה. אתם נמצאים בין כמה חודשים עד כמעט שנה שעדיין לא עשיתם עם זה כלום. איפה הייתם עד היום? מה אתה מספר לנו סיפורים, בין שבועיים לשלושה, ועוד שבועיים לשלושה תגידו: יש עוד איזה עיכוב, היה קצר ונפל בדיוק החשמל והגנרטור לא עבד. על מי אתם עובדים? עזוב, אתה לא אמור לתת את התשובות האלה, והתשובה שלך היא תשובה עוד יותר מלגלגת, עוד יותר מזלזלת, וחבל שאנחנו בכלל נמצאים במקום הזה עכשיו. 100 מיליון של העמותות,

זה לא מעניין אתכם. זה פשוט מקומם ההתנהלות המבישה והמזלזלת הזאת. אני רוצה להזכיר - - - מה מבקשים? לחם לאותם מסכנים. הייתה החלטה ב-28 באוגוסט ליישם את זה תוך 60 יום.

מה קרה במשך כל הזמן הזה? במשך כל הזמן הזה עבדנו על הקריטריונים של המבחנים, וניסינו להבין כמה עמותות יגישו, ומה הקריטריונים להגשת המבחנים. הרכבנו את הקריטריונים ורק לאחר מכן יכולנו לגשת לפתיחת המערכת כי המערכת נסמכת על אותם קריטריונים. לא יכולנו לקדם את המערכת ללא הקריטריונים. הבנו. משרד המשפטים, בבקשה. שלום, שמי רותם נהרי ואני העוזרת של רשמת העמותות. אני מרכזת את הנושא עבורה אצלנו ברשם העמותות. קודם כל חשוב לי לציין שרשם העמותות רואה את התפקיד שלו כרחב יותר מאשר רק רגולטור על העמותות. יצאנו במגוון של הקלות כדי לסייע ולהקל על קהל העמותות, בין היתר, שמנו בצד ועצרנו כרגע פרויקטים רבים ונרתמנו לסייע ולספק את התשתית המיחשובית שקיימת לנו כדי לקדם את קרן הסיוע ולאפשר לעמותות להגיש את הבקשות. עוד חשוב לי לציין שאנחנו רק הצינור. אנחנו לא מקבלי ההחלטות, ואנחנו נספק את התשתית עד כמה שאנחנו יכולים - - - מה נעשה עד עכשיו?

כמו שאמר נציג משרד האוצר, הצפי לפתיחה של האתר הוא בין שבועיים לשלושה. אנחנו ממתינים כרגע לשלבים נוספים של ממשל זמין, כדי לספק לעמותות את התשתית הנכונה כדי להגיש את הבקשות - - - רגע, מה נעשה עד עכשיו? מה שנעשה זה עבודה באוצר כמו שאמרנו, כל מה שקשור למבחני התמיכות. נעשו כבר בדיקות אבטחה מול ממשל זמין כדי לאפשר את ההזדהות ואת הכניסה המסודרת של העמותות. כדאי לדעת ולקחת בחשבון שהצפי לכמות הפניות הוא צפי גדול מאוד, ובגלל זה התשתית צריכה להיות מספיק חזקה ומבוססת כך שאנחנו נוכל לעלות ולתת את השירות המרבי לעמותות. תגידי לי בבקשה,

מתי פנו אליכם ממשרד האוצר? מתי פנו אליכם עם הבקשה הזאת? ההחלטה הייתה ביולי. מתי נחשפת לבקשה? מתי פנו אליכם לפתוח את האתר? לעשות את הקישור.

מיולי, כלומר עד עכשיו חיכיתם שגם אנשים יולדו ויגדלו? יותר נכון, חיכו שימותו. המתנו לקבל תשובות - - - מבחני התמיכה, העבודה אצלנו נעשתה. התשתית המיחשובית אצלנו קיימת. אנחנו כבר נתנו את השירות הזה לעמותות כשעשינו את המיזם של הג'וינט עם הקרן הפילנטרופית. עשינו שתי פעימות כאלה - - - התשתית קיימת. אנחנו באים לסייע, לעזור, ולספק את התשתית המחשובית.

כדי לעשות את זה אנחנו הגורם המבצע. איפה הבעיה, שואלים אותך איפה הבעיה? אם אתם ערוכים עם - - - הבעיה כרגע מהבחינה המיחשובית, אנחנו ממתינים לאישור. אישור של מי? - - - אפשרות להיכנס ולהגיש את - - - רגע. שקט. ממי אתם מחכים לאישור, מי צריך לתת לכם אישור?

ממשל זמין. מי זה ממשל זמין? ממשל זמין זה אלה שנותנים את האישור לכל - - - תני לי שם, מי אחראי על ממשל זמין? משרד האוצר אם אני לא טועה.

זאת אומרת, אם ממשל זמין נותן לכם אישור, אתם יכולים היום להעביר את הפרטים עם כל מה שנלווה לעניין,

הטופס המקוון כבר נבנה, יש עליו בדיקות אחרונות, בימים הקרובים הוא כבר יהיה מוכן. הבנתי. אני שואל שאלה: אם ממשל זמין נותן את האישור, אתם יכולים בתוך יומיים שלושה, אתם יכולים להעביר את האישורים?

במקום.

חנן ארליך, משרד המשפטים, בבקשה. בוקר טוב,

חנן ארליך, עוסק בתמיכות, ייעוץ וחקיקה. אנחנו כרגע כבר לא קשורים לתהליך. סיימנו את התפקיד שלנו, מבחני התמיכה אושרו, עבר אישור היוועצות כבר לפני שלושה שבועות בערך. השר חתם, המבחנים פורסמו כמו שצוין. הנוהל, נדרש היה גם תיקון לנוהל הכללי של התמיכות. נוהל שר אוצר כפי שהוא מכונה, גם לגביו ניתן אישור היוועצות לפני יותר משבועיים וזה כרגע במשרד האוצר. ממשל זמין, אולי ממשל לא זמין, איפה ממשל זמין? בואו נחזור למשרד האוצר. אפשר לקבל - - - נחזור, נחזור. אדוני היושב-ראש, אני מציעה לכם משהו, עם כל זה שאנחנו כולנו במערכת בחירות וכולי.

עוד שבועיים.

עכשיו פותרים את זה.

אני אומרת לא לוותר, לא לוותר. אני נראה לך הולך לוותר? חלילה וחס, אדוני היושב-ראש. אני סומכת עליך. אתם מוכנים עם העניין הזה, אני לא יודע מה נעשה עד היום.

זה עמותות שמתוקצבות על ידי משרד הרווחה, על ידי משרד האוצר, זה לא משהו חדש. זה לא הגיע עכשיו מאלסקה. נניח רגע לעניין הזה, אני חוזר למשרד האוצר. אני פונה למשרד האוצר אומר משרד המשפטים, גב' רותם נהרי וגם חנן ארליך אומרים שהם מוכנים עם זה, הם יכולים מיד. רק תתנו להם אישור ממשל זמין, והם מיד מוציאים את הטופס המקוון. תתנו להם אישור בבקשה. מתי יהיה אישור? ממשל זמין זה לא תחת אחריותי, זה לא משהו שאני מכיר. תחת אחריות מי?

מה זה לא יודע? זה תחת אגף החשב הכללי. זה נמצא במשרד האוצר. זה תחת משרד הדיגיטל הלאומי. אתה מבין למה רצינו מישהו קצת יותר - - - זה שייך לדודי אמסלם, הוא שר הדיגיטל הלאומי. לא, לא, זה נמצא במשרד האוצר.

כך כתוב: תקשוב, ומתחת לתקשוב זה הממשל הזמין.

אדוני היושב-ראש, בוא נעלה בבקשה את המנכ"ל למנהיגות אזרחית. הוא נמצא בזום. יש לו פתרון. אני הולך לתת לו. אבל אני מבקש - - - אפשר לתת לעודד פורר רגע, עודד רוצה להגיד משהו. רגע, שניה, אני נותן לך עודד.

תכף אתן לרון ברקאי שהוא מנכ"ל ארגון מנהיגות אזרחית. אבל רק רגע, טמיר, אני מבקש שתשיגו בטלפון את החשב הכללי. בבקשה, עודד. אני חייב לומר אדוני, אני יושב קצת בדיון הזה, וזה נראה באיזשהו מקום קצת פרסה. אנחנו מדינה ששולחת לוויינים לחלל, אין הרבה מדינות שמסוגלות לעשות את זה. אנחנו מדינה שהצליחה להמציא

שמיירט רקטה בלוחות זמנים בלתי אפשריים, חתיכת ברזל היא מצליחה ליירט אותו באוויר.

עכשיו אתה מדבר לעניין. ולא מצליחים להזרים כסף לעמותות במשך קרוב לשנה. ואתה מבין שזה פרט טכני. זה פשוט

זה עניין ניהולי. וכשאנחנו אמרנו

שיצירת ממשלה בהיקפים כאלה, זה לא רק השחיתות במספר השרים, זה העובדה שאי אפשר לנהל את המערכת הזאת. אתם פה, בוועדת הכספים - - אבל מה הקשר. - - אחרי שנה, לא יודעים איזה אגף אחראי באיזה משרד. זה בדיוק חלק מהעניין. - - - ועדת כספים. למה אתה לא אומר כבר שנתיים - - - תמיד יודעים להאשים מישהו אחר. יש פה משבר ניהולי. נקודה. כשהיית יושב-ראש ועדת כספים זה לא נעשה.

תודה, קטי, תודה. אני רק רוצה להגיד לך, אני הרבה שנים יושב-ראש ועדת הכספים, קיימנו דיונים כאלה שמחפשים את הפקיד שאחראי, הרבה מאוד פעמים. יש בעיות עם הממשלה, אני לא מתעלם מהעניין של הבעיות עם הממשלה,

- - - הבירוקרטיה מנצחת לא רק אותנו פה,

יש כך כל הרבה משרדים, אתה לא יודע מה שייך למה. בסדר, נו מה לעשות. - - - זה דבר שאנחנו מכירים הרבה שנים. אדוני היושב-ראש, אתה יודע כמה פעמים הייתי צריכה לחבר בין פקיד א' לפקיד ב'. טוב. ביקשת שאתן רשות דיבור לרון ברקאי. בבקשה. רון ברקאי, מנכ"ל ארגון מנהיגות אזרחית. תודה רבה, תודה רבה ליושב-ראש, אני רוצה להגיד תודה על זה שאתם מעלים את הנושא. גם לחבר הכנסת אזולאי, לחברת הכנסת שטרית וגם חבר הכנסת פורר, דואגים לעניין הזה לא מהיום אלא מיולי. גם אופיר כץ. אני רק רוצה להזכיר שהכספים האלה לא מגיעים לעמותות ולארגונים, אלא מגיעים לאוכלוסיות שצריכות את זה בסופו של דבר. האוכלוסיות הכי מוחלשות, נוער ונערות בסיכון, קשישים, הם צריכים את הכסף הזה. זה בסוף הולך לאוכלוסיות המוחלשות ואנחנו צריכים לבצע את העבודה המקצועית שלנו סביב הכסף הזה. מבחינת הפתרון, אני שואל קיים המיזם ממשלה פילנתרופיה שבעתיו חולקו כבר שתי פעימות, שנמצא בממשק גיידסטאר.

זה אותו סוג עמותות ומלכ"רים, גם חלקם לא רשומות, ולא מקבלות תמיכות ממשרדי הממשלה. למה זה מורכב לא להשתמש באותו ממשק שהשתמשנו בו באמצעות הג'וינט? הוא אומר במילים אחרות: זה קיים, זה נמצא, הסיפור שמוכרים לנו שצריך את ממשל זמין,

זה שטויות והבלים. באו למכור לנו פה סיפור ואסור לנו לקנות אותו. זה במילים אחרות והכי פשוטות. אני שואל, אני לא אומר. אני אמרתי, אתה יכול לשאול ואני עונה. יש את החשב הכללי? בינתיים הרב גפני, אם כבר האוצר נמצא על הקו. אנחנו צריכים לעשות איזשהו דיון על כל אותם המענקים עוד פעם, מה קורה, דיווחים וכולי. אתה יודע, פונים עוד פעם אותם אלה שהיו מעל 400 מיליון שבקושי נגענו בהם. פנה אלי אחד מחברת תיירות מאוד גדולה. בסופו של דבר היה להם 500 עובדים, הוציאו לחל"ת מתוך 500 עובדים כ-350, 150 עובדים עדיין נשארו. הם היום כבר בהכנסות של אפס. חברת תיירות מאוד גדולה ואני חושב שזה לא רק חברת תיירות,

והעסקים שלהם הולכים. הם לא מקבלים שקל,

ויום אחד ימצאו את עצמם שלא רק שלהם לא יהיה כלום, גם את העובדים יפטרו והחל"ת יגמר ולא יהיה להם לאן להחזיר את העובדים האלה. אני חושב שצריך לקיים דיון על המענקים שניתנו.

כמו אלה מעל 400 מיליון שאז חשבנו, או שחשבו פה יותר נכון מהאוצר שלא מגיע להם. אחרי תקופה שהקורונה נמצאת אני חושב שכן מגיע להם, וצריך לראות מה עושים איתם. אותו דבר גם לגבי איחוד עוסקים. הגיע לעשות גם בשבילם את הדיון הזה, הם מחזיקים מאות עובדים וצריך לתת את הדעת על זה. כל הנושא של המענקים צריך לעשות עליו דיון. אם אפשר מילה אחת בהקשר הזה, אנחנו מסתכלים עכשיו על המספרים, בסופו של דבר, אנחנו מדברים על סכומים קטנים מאוד שהגיעו לעמותות ולארגונים. בין אם זה במענקים דרך רשות המיסים, בין אם זה דרך מיזם ממשלה פילנתרופיה, בין אם מענקי החזרת עובדים וכן הלאה. דוברו על סכומים גדולים מאוד, ובשורה התחתונה הגיע עשרות מיליונים בודדים למגזר שכולל מעל 600,000 עובדים, שהם 8% מהתל"ג. זה מגזר שמוביל את כל החזית במלחמה בקורונה. הן מבחינת הבריאות והן מבחינת הרווחה, זה לא עסקים שמתמודדים עם קשיים, זה מי שנפגע בסופו של דבר, אלה הלקוחות שלנו. לצורך העניין, המוטבים. וזה סכומים נמוכים מאוד שמגיעים כ-40 מיליון שקלים שהגיעו בכספים שמיועדים לעמותות. כמו שאמר חבר הכנסת פורר, אנחנו כבר עוד מעט כמעט שנה בתוך האירוע. תודה רבה. משרד העבודה והרווחה, ניר קידר. שם בכלל רוב המשרד הזה - - - שלום, בוקר טוב.

בשיתוף פעולה עם הג'וינט את קרן הסיוע שרון ברקאי דיבר עליה. אנחנו קרן של 53 מיליון שקלים, אנחנו בעיצומו של הסבב השני. חילקנו כבר יותר מ-30 מיליון שקלים לכ-400 עמותות ואני מקווה שנצא בשבועות הקרובים לסבב פעימות שלישי ועד סוף מרץ נמצה את כל התקציבים של הקרן. אני גם יושב ראש ועדת התמיכות לנושא. אנחנו עוברים ויושבים על זה בצורה אינטנסיבית כל הזמן. אני שמח שבשבועיים האחרונים העברנו 14 מיליון לעמותות. ואני ממש מקווה שעד סוף מרץ נמצה את כל 53 מיליון השקלים של שיתוף פעולה של הממשלה ושל קרנות הפילנתרופיה. מתוך 53, כמה - - - העמותות הללו שעליהן אנחנו מדברים עכשיו, 100 מיליון שקלים. לא, זה לא מגיע לשם. זה מגיע לאוצר, זה לא שלנו בכלל, הם לא נוגעים בזה, זה ישירות מהאוצר. הבנתי. אני שואל האם יש בעיה טכנית של לקחת עמותות, אתם מתמצאים בעניין הזה, המשרד שלכם עוסק בזה, אתה תיארת עכשיו מה שקורה האם יש בעיה להעביר את הכסף הזה לעמותות עכשיו, לא שאתם תעבירו, זה משרד האוצר, האם יש בעיה טכנית? האם עובדים עלינו?

האם אומרים דברים שהם לא נכונים? המערכת הטכנית שאנחנו עובדים איתה היא באמצעות שיתוף פעולה עם הג'וינט וגיידסטאר, פיתחנו מערכת, ברגע שהיא נפתחה על ידי הג'וינט לא היינו צריכים את האישורים של ממשל זמין במשרד הדיגיטל הלאומי, וזה אפשר לנו לצאת לדרך בצורה מהירה. להבנתי המיזם

הוא כולו של האוצר, ולכן הם צריכים להקים לבד את האתר ולקבל את האישורים הנדרשים. אני לא חושב שתהיה מניעה אם יבקשו שנעשה את זה בפלטפורמה שאנחנו עושים עם הג'וינט שכבר קיימת ועובדת. תודה רבה. רק שאלה, מתוך 50 מיליון, כמה סך הכול חולק? מתוך 50 מיליון, חולקו עד היום 31.5 מיליון.

שבשבוע-שבועיים הקרובים יחולקו עוד שניים-שלושה מיליון. אנחנו במקביל מתחילים מהלך

משרד האוצר ומשרד המשפטים כדי לקבוע כללים מהירים מאוד לחלוקה של שאר 20 המיליון שנותרו בקרן, ושהתקציבים האלה יגיעו לעמותות עד סוף החודש.

דבר נוסף, אנחנו מתקרבים לחג הפסח. מה קורה עם סלי המזון של קמחא דפסחא, שנה שעברה היה סיפור שמונה מיליון,

ארבעה מיליון, אתה יודע על זה,

קמחא דפסחא יש בעיה. ואני מטפל בזה, דיבר איתי המנכ"ל שלהם.

מטפלים מול משרד האוצר, הם יבואו כנראה עוד מעט. שנה שעברה היו בעיות, בשנים האחרונות - - - נכון. ודנו בזה פה בוועדה. אפילו היה תקציב לזה.

הוא אמר לי שיש עדיין בעיות. אנחנו עוד קצת - - - אנחנו מתקרבים לפסח ובזמן מתוקן כבר היה צריך להוציא קול קורא בנושא. בסדר. אנחנו מטפלים בזה עכשיו. בינתיים עוד אין כסף. אם אתה צריך עזרה, תגיד. תודה רבה אדוני. לשכת רואי החשבון, אביגיל שקוביצקי.

שאלתי בצ'ט לגבי וועדות - - - וענתה לי קארין שוורץ רשמת העמותות. יש לנו פה סדרה של שלבים. אחרי שמגישים את הבקשות, יש שלב של בדיקות. מאוד חשוב כבר עכשיו להיערך לשלב הבדיקות שלא שוב פעם תהיה חלילה תקיעה בשלב של הבדיקות. קארן ענתה לי שהם כבר ערוכים עכשיו ונערכו עם פלטפורמה שתאפשר את הבדיקות.

גם אם הבקשות עכשיו מתעכבות שבוע-שבועיים, כמו שאני מבינה, לפחות שלב הבדיקות יהיה מהיר ואז יפצו אולי על אובדן הזמן. אל תאמינו כל כך, אל תתלי בזה הרבה תקוות. קארין כתבה את זה במפורש. כמי שמכירה אותה, היא עומדת מאחורי ההבטחות שלה. אני מדבר איתך על 100 המיליון שיש פה בחוק במפורש. לא עליה. אין שום פיתוחים מתוכננים אחרים שהם רצו לפתח והם ערוכים טכנית, אז בוא נקווה שבאמת זה יקרה.

היא שאלה את רשמת העמותות אחרי שמגישים יש שלב של בדיקות, והבדיקות גם לוקחות זמן. אומרים להם: עד שאנחנו נבדוק ואז זה ייקח להם עוד כמה שבועות. אז ביקשו שיהיה ערוכים לבדיקות האלה. היא אומרת שטכנית הם ערוכים כדי לקצר בזמן והיא גם מאמינה לה וזה בסדר. אשמח להוסיף על זה. על הכשרת המוקדנים אצלנו לתת את השירות לעמותות המתקשות בהגשה המקוונת. אנחנו כבר בהכשרה והדרכה של המוקדנים. רבותי, אני עושה הפסקה של חמש דקות, אני מחכה לחשב הכללי. הם לא יעבדו עלינו, כיוון שמה שמתברר בדיון הזה הוא שעובדים עלינו. פשוט יכולים לעשות את זה. זאת פעם ראשונה שהם מנסים לעבוד עלינו. (הישיבה נפסקה בשעה 11:31 ונתחדשה בשעה 11:57.) אני מחדש את

נצטרך לסיים אותה בעוד שלוש דקות בגלל שיש מליאה. דיברתי עם יהלי רוטנברג, עם החשב הכללי במשרד האוצר. הוא אמר לי שהוא לא מכיר את זה. הוא ייתן לי תשובה בתוך שעה. ביקשתי ממנו שתהיה תשובת ביניים לפני שאנחנו מפזרים את הישיבה. אני מרגיש, כמו רבים מהחברים כאן, שעובדים עלינו. המציאות היא שאפשר כבר עכשיו לשחרר את הכסף הזה לעמותות. אנשים צריכים לקבל שכר. המציאות הקשה שאנחנו מצויים בה מבחינה כלכלית, אני לא מדבר מבחינה בריאותית, אלא מבחינה כלכלית, אנחנו לא יכולים להשלים עם המציאות הזאת. אחכה לתשובה של החשב הכללי. אבקש להעביר לחברי הוועדה את התשובה. יכול להיות שאעשה ישיבה מיוחדת רק על זה, אם אראה שזה לא מסתדר, אעשה ישיבה מיוחדת. אני מאשים את משרד האוצר בעניין הזה שעד עכשיו לא עובר הכסף. ואני לא מתכוון לעבור על זה לסדר היום, יכול להיות שהיום נקבל תשובה, יכול להיות שהיא תהיה תשובה חיובית. אעביר את התשובה שלהם לחברים. אם לא אז יכול שאעשה ישיבה מיוחדת רק על העניין הזה. או שאם יהיו דברים אחרים אני אביא דברים אחרים. אני מודה לכולם. הרב גפני, עוד דבר אחד: אני חושב שצריך לחדד את הזלזול. אנחנו מבקשים כבר כמה ימים מענה בנושא הזה. שולחים לנו יועץ מנכ"ל, אנחנו אמנם מכבדים אותו. תדרוש - - - זלזול, תדרוש שיבוא לפה מנכ"ל.

זה לא לגופו של איש, זה לגופו של עניין. ואני מצפה שאותו יועץ מנכ"ל לפחות יעביר את זה. אני יודע שהיועצים בלשכת השר צופים כרגע בדיון. בדרך כלל הם צופים בדיונים של ועדת כספים, שגם הם יעבירו את זה לשר. כשהוא רוצה להזיז משהו אפשר ושיעשו את זה. די, החלשים והרעבים האלה רוצים אוכל. אני רושם לעצמי את העניין הזה שפעמים רבות לא יודע מה יהיה עכשיו מבקשים ממני לעשות דיון מהיר וכל מה שנלווה לעניין הזה. אזכור את התהליך הזה שפה אנחנו מחכים והעמותות מחכות, ובאמת יש קונצנזוס מוחלט שכבר מתנהל כבר כמעט שנה. והדבר הזה לא מתבצע, זה דבר שהוא לא בסדר. יכול להיות שזה בידי פקידים, יכול להיות שזה בלשכת השר, יכול להיות שזה אצל החשב הכללי.

זה לא ימשך.

אני כנראה אעשה דיון מיוחד על זה ושייקחו בחשבון שמקבלים פה את הוועדה, מקבלים ועדה לעומתית. אולי נחתים 25 חברי כנסת ונעשה גם דיון במליאה. אולי כך הם יבינו יותר.

תודה רבה. רציתי להגיד שפה נתנו לנו את הפתרון הבירוקרטי. בדרך כלל יש בעיות בירוקרטיות שמונעות את הדברים, ופה נתנו לנו מהמנהיגות האזרחית את הפתרון הבירוקרטי שזאת אותה שיטה של הג'וינט והם פשוט צריכים להסכים על זה. פשוט לגמרי. אשמח להצטרף לכל מהלך בעניין הזה, עם כל חברי הסיעה שלי. אני רוצה להגיד לך שמה שאמר רון ברקאי הוא פשוט לחלוטין. אבל אני מכיר את המערכת הזאת, זו מערכת שיכולה להתבצע מיד גם בלי הפתרון שלו. היא יכולה להתבצע, אנחנו גם במהלך הדיבורים שדיברנו איתם, התברר, גם אמרו את זה במשרד המשפטים, וגם אמרו את זה במשרד האוצר, פתאום ממשל זמין, על עמותות שבלאו הכי מכירים אותן. אפשר להעביר את הכסף. אם יכנסו לעניין הזה, ואני מקווה שייכנסו לעניין הזה

מתכוון ללחוץ על הנושא, לא נרפה מהעניין הזה עד שהוא יגמר. אעזור במה שאפשר. תודה רבה. אנחנו מסיימים את הישיבה, אמסור לחברים את התשובה שאקבל מהחשב הכללי, תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:00.